להלן שמותיהם של שני המועמדים לתפקיד מבקר המדינה לפי סדר האל"ף-בי"ת: מר מתניהו מרדכי אנגלמן ומר גיורא רום. בהתאם להוראות חוק מבקר המדינה, ההצבעה תהיה חשאית. כל חבר כנסת ייקרא בתורו על ידי מזכירת הכנסת אל מאחורי הפרגוד ויקבל מעטפה, ובה ישים פתק אחד בלבד שעליו שם המועמד שהוא מעוניין לבחור בו. לאחר שחברי הכנסת יממשו את זכותם להשתתף בהצבעה, תספור ועדת הקלפי את הפתקים. בוועדת הקלפי יהיו שלושה חברים: חבר הכנסת אורי מקלב, שישמש גם יושב-ראש הוועדה, חברת הכנסת קרן ברק וחבר הכנסת צבי האוזר. מכיוון שיש שני מועמדים, המועמד שייבחר יהיה המועמד שבעדו הצביעו רוב חברי הכנסת, קרי 61 חברי כנסת לפחות. אם אף אחד מן המועמדים לא יקבל 61 קולות לפחות, נקיים הצבעה שנייה. המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה, גם אם המספר נמוך מ-61, הוא הנבחר. אם שני המועמדים יקבלו מספר קולות שווה, נקיים הצבעות נוספות עד להכרעה. מבקר המדינה הנבחר יצהיר אמונים בכנסת סמוך לכניסה לתפקידו, והוא ייכנס לתפקידו לאחר תום כהונתו של מבקר המדינה המכהן, ביום ראשון, א' בתמוז תשע"ט, 4 ביולי 2019. אני מבקש מחברי ועדת הקלפי, מי נמצא כאן? מזכיר הוועדה כאן, דן מרזוק? מזכיר הוועדה הוא עו"ד דן מרזוק, ואני מבקש ממנו לגשת לקלפי, לוודא שהקלפי ריקה ושהכול ערוך ומוכן להצבעה על פי דין. הכול תקין, אדוני?

עו"ד דן מרזוק מודיע שהכול תקין בקלפי. רק לידיעת חברי הכנסת, אסרנו על הצלמים לצלם מן הצד שבו יכולים לראות בדרך כזאת או אחרת את הפרגוד, על מנת לשמור על חשאיות הבחירות. מייד לאחר שוועדת הקלפי תאשר, נתחיל בהצבעה. הוועדה כבר אישרה.

חברי ועדת הקלפי, אני רואה את אורי מקלב, את צבי האוזר, נמצאים כבר כאן, אז אנחנו יכולים להתחיל בהליך ההצבעה. מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת על פי סדר האל"ף-בי"ת. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אני יודע שזה תהליך ארוך יחסית, אבל אני מבקש לא להפריע. חברת הכנסת סילמן, חבר הכנסת סובה, מי שרוצה לדבר, בשקט, כשהוא יושב, או היא יושבת, ליד חבר כנסת אחר. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, נא לגשת למזכירת הכנסת לקבל את המעטפה ולהיכנס מאחורי הפרגוד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, מצביע יולי יואל אדלשטיין, מצביע אמיר אוחנה,

זאב

מצביע בנימין נתניהו,

דוד אמסלם, מצביע אופיר אקוניס, מצביע משה ארבל, מצביע גלעד ארדן, מצביע גבי אשכנזי, מצביע יעקב אשר, מצביע מיכאל מרדכי ביטון, מצביע דוד ביטן, אינו נוכח רם

יואב בן צור, מצביע אורנה ברביבאי, מצביעה קרן ברק, מצביעה ניר

צבי האוזר, מצביע צחי הנגבי, מצביע יועז הנדל, מצביע שרן מרים השכל,

זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, מצביע תמר זנדברג, מצביעה עבד אל חכים חאג' יחיא, מצביע ציפי חוטובלי, מצביעה מיקי חיימוביץ' מצביעה בועז

מצביע מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, מצביע אביגדור ליברמן, מצביע יעקב ליצמן, מצביע יאיר

נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, מצביע מכלוף מיקי זוהר, מצביע מיקי לוי, מצביע יאיר לפיד, מצביע חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו או מישהי שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו או בשמה? כולם הצביעו. ההצבעה נסתיימה. אני אבקש מחברי ועדת הקלפי, חברי הכנסת אורי מקלב, קרן ברק וצבי האוזר, יחד עם עו"ד דן מרזוק, מזכיר הוועדה, לגשת אל מאחורי הפרגוד לקלפי ולבדוק שהקלפי תקינה, נעולה. אדוני חבר הכנסת מקלב, אתם ממשיכים לחדר מזכירת הכנסת לספירת הקולות, ואז תודיעו לי מהן התוצאות. בינתיים אני מכריז על הפסקה בישיבת המליאה. אני מזכיר לחברי הכנסת: אם אף אחד מהמועמדים לא יגיע ל-61 קולות, אנחנו מייד נצביע בפעם השנייה. הכנסת,

הכנסת) דוד ביטן, מצביע מכלוף מיקי זוהר, מצביע מיקי

חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. אני רוצה קודם כול להודות לחברי ועדת הקלפי, היושב-ראש חבר הכנסת אורי מקלב, חברי הכנסת צבי האוזר וקרן ברק, ומזכיר הוועדה עו"ד דן מרזוק. השתתפו בהצבעה 120 חברי כנסת, מספר מעטפות פסולות וריקות, אפס, מספר הקולות הכשרים, אפוא, 120, מספר הקולות בעד מתניהו מרדכי אנגלמן, 67, מספר הקולות בעד גיורא רום, 48, מספר הפתקים הלבנים, חמישה. אם כן, נבחר מר מתניהו מרדכי אנגלמן לכהונת מבקר המדינה. על החתום: חברי ועדת הקלפי. ברכות למבקר המדינה הנבחר. תודה. חברי הוועדה ומזכירת הכנסת, נא לגשת לחדר שבו נמצא מבקר המדינה הנבחר ולבשר לו באופן רשמי על בחירתו.